הכספים. אני מתנצל על האיחור היינו במליאה ואי אפשר לכנס את הוועדה בזמן הזה. אני מאחל הצלחה ליושב-ראש הכנסת החדש שנבחר. נשתדל להתקדם עם נושא הפניות. אני מבקש מאנשי משרד האוצר, מאגף התקציבים, יש פנייה 271 עד 272 של משרד הביטחון. מבקש שתפרידו את הפנייה הזו לפני שאני מביא אותה לדיון. למה שמתם את משרד הביטחון ומשרד העלייה והקליטה באותה פנייה? מה אתם חושבים, שאנחנו מה?

מה מנת המשכל שאתם נותנים לנו? פנייה של משרד הביטחון עם משרד הקליטה? אדון על זה היום כי צריך ועדה משותפת. בבקשה,

לסדר. בקשר למוכשר, אני רוצה להציע הצעה לסדר לא מעבירים את זה עד שלא מקבלים את מה שהבטיחו להם. פנייה 24020 משרד הבריאות. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש ב-22' בסך 111,948 אלפי ₪ בהתאם לפירוט. לא לקרוא. תסבירי. מה זה תפעול מטה? זה המשרד. יש שם כל הוצאות המשרד כולל כל התוכניות ביטחון,

טכנולוגיות. מה זה המכון לרפואה משפטית? שכר של עובדי המכון, תפעול שוטף שלו. אני רוצה להגיד למכון לרפואה משפטית. בעקבות אסון מירון אבל זה לאו דווקא הנושא של אסון מירון, הייתה בעיה שזמן רב היה צריך לחכות ונכנסה שבת - היה צריך לחכות עד שיטפלו לצערנו הרב בגופות וכל מה שנלווה לעניין הזה. אז קמה זעקה גדולה ובין היתר הייתה זעקה של חברי הכנסת הערבים. הם אמרו: למה אנחנו, היות שהמכון לא עובד בשבת, צריכים לחכות כשיש לנו מישהו מהמשפחה או מישהו קרוב שצריך את הטיפול של המכון לרפואה משפטית. הייתה הצעת חוק אני לא נכנס לעניין הזה, אבל היה מכתב שכתבתי לא לבד, אלא גם אפרת רייטן שהייתה יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, גם אני וגם חבר הכנסת אחמד טיבי, כתבנו מכתב לשר הבריאות וביקשנו, שתהיה שלוחה של המכון לרפואה משפטית בנצרת, ואז הוא גם יוכל לעבוד בשבת, ותהיה הורדת העומס מהמכון לרפואה משפטית, שהעומס עליו הוא ענק, לצערנו הרב, וגם זה יתמוך כספית בבית החולים שם שנזקק לתקציבים האלה. לא קיבלנו עד היום תשובה ממשרד הבריאות. אתם באים פה עם פנייה של המכון לרפואה משפטית. מה התשובה למכתב הזה שכתבנו שלושה חברי כנסת ממפלגות שונות לחלוטין? הפנייה הייתה ב-15 בפברואר 2022. אשאיר למשרד הבריאות לענות. לדעתי יש בין שמונה לתשעה פתולוגים משפטיים בכל הארץ. לגבי מה שהיה עם המכון לרפואה משפטית- - - לפני כן הייתי צריך לשאול האם יש נוהג במשרד הבריאות שלא עונים למכתב של שלושה חברי כנסת. אז מנהג ישראל תורה הוא. אם יש נוהג שלא עונים למכתבים אז זה בסדר. זה בהרבה משרדים, לא רק משרד הבריאות - כולל משרד הבריאות. רק אתם גדלים את זה כאילו חדש. אצלנו זה נורמה. לגבי מה שהיה עם המכון לרפואה משפטית, הייתה סוגיה לגבי הכוננויות בסופ"שים. היה תגבור לגבי הכוננות. אם אני זוכר נכון, היה גם פתרון לתגבורים בסופ"ש עבור הנושאים האלה. לגבי המתווה הספציפי אני יכול לבדוק את זה. ראשית, התקציבים שכעת מועברים זה עבור תפעול שוטף של המכון משנת 2021, אבל בהקשר הסוגיה שהייתה אז - ניתנו כוננויות. שאלנו שאלה. למה אי אפשר לעשות שלוחה של המכון לרפואה משפטית? מה הקיבעון המחשבתית הזו? מה אתה מספר לי עכשיו שהוספתם כוננות?

למה אתם לא עונים לנו? יש לנו נושא. אם אפשר להוסיף כמה פתולוגים משפטיים יש בארץ? מספר חד או דו ספרתי, פחות מעשרים. משרד הבריאות. מה שמשרד הבריאות צריכים לענות שיענו. יש מספר מצומצם של פתולוגים משפטיים בכל הארץ. מספר מדויק אני יכול לבדוק. יש לכם מחסור כוח אדם במכון הפתולוגי באבו כביר? כן. אני חושב שזה עניין מקצועי של משרד הבריאות, אז מתנצל מראש שאני מבקש מראש לשמוע את משרד הבריאות. אם לא יידע להגיד לי הכול בסדר. יש מחסור פתולוגים במכון? כרגע יש מספר מצומצם שמנסה לתת מענה לכל ההיקפים האלה. האם קיים מחסור? ייתכן. לגבי השאלה של יושב-ראש הוועדה, אני יודע שניתן מענה לגבי סופ"שים בדמות תוספת כוננויות ולגבי מתווה מלא אני יכול לבדוק. הוא שאל למה לא לפתוח עוד סניפים בצפון ובדרום, אבל גם בשעות כוננות - מצאתם אנשים שיעשו כוננות? אולי הבעיה מתחילה בשכר שמשלמים שם? יש מכונים פתולוגיים שעושים את העבודה באופן פרטי, ואז ממילא חסר כאלה באבו כביר. ניסיתם לעשות פעם עבודת עומק, לראות למה זה ככה? נעשתה הרבה מאוד עבודת עומק גם על ידי המכון ואושרה גם על ידי משרד הבריאות. הדברים האלה לא פתרון קסם שקורים בן לילה. מחסור ברפואה משפטית זה שילוב של שכר, הכשרות שצריך לעשות יותר. נעשו כל מיני דברים בהקשר הזה. יודע מתי זה קפץ? באסון מירון, ואז פתאום כולם התעוררו. אנחנו מחכים לאסון הבא כדי לומר למה לא הכשרנו? כל דבר צריך אסון בשביל לעשות? שאל היושב-ראש גפני ואומר: שני דברים:

מה נעשה בנושא של שעות כוננות וכל זה, ודבר נוסף,

היה אמור להיפתח עוד מקום כדי להוריד את הלחץ. לא להביא גופה מהצפון למרכז ומהדרום למרכז. זה חוזר לאותו מקום. הסוגיות הללו הן מורכבות ואנו דנים בהן באופן שוטף. אבל מה התשובה? לדעתי, מוכנה והוצגה תוכנית שהיא מערכתית לטווח זמן יותר ארוך. אפשר להציג אותה. תוכנית למה? מה עיקריה? היא מותנית בקבלת משאבים לטווח זמן יותר ארוך של הרחבת המענה בהיבט הזה. למה לא פותחים שלוחה של המכון לרפואה משפטית בנצרת? לגבי פרטי התוכנית אוכל להשיב יותר לעומקם של דברים. שעות כוננות כמה? אבל מה התשובה לשאלה ששאלנו? מה התשובה? יש לזה היתכנות? זה סתם אמירה באוויר? אתם חושבים שזה רציני ומטפלים בזה? תגיד תשובה על זה. אל תספר מסביב. סביב לא חשוב עכשיו. התייחסתי לנושא הפנייה עצמה. לגבי המתווה הרחב יותר של בדיקות פתולוגיות במדינת ישראל - יש תוכנית. לא זה שאלתי. שאלתי האם דנתם במשרד הבריאות בנושא השלוחה בנצרת. ספציפית לגבי זה אבדוק ואחזור עם תשובה לוועדה. ואז תבדוק בבקשה כמה שעות כוננות אושר לכביר וכמה מתוכן מאז נוצלו, ומה שלא נוצל למה. וכמות מדויקת של פתולוגים משפטיים שקיימים בארץ, וכמה מתוכם עובדים במכון של אבו כביר. אם יהיה חסר לך הנתונים האלה תבוא ואתן לך אותם. תודה. תשובות לשאלות שלנו ונצביע. אבל אני רוצה תשובה כי לא אכפת לי מכבודי אבל אכפת לי מכבוד שני חברי הכנסת האחרים. אפרת רייטן ואחמד טיבי מבקשים לדעת למה לא לעשות שלוחה בנצרת. יכולים להגיד שזה לא אפשרי, אין תקציב. שייתנו תשובה. יש פה 42 מיליון. נעביר 2 לשם. שיתחילו עם משהו. פנייה 68008 רשות האוכלוסין וההגירה. זו גם פניית עודפים. דנה בסעיף התקציבי 68, רשות האוכלוסין וההגירה. הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 21' לשנת התקציב 22' בסך של 24,665 אלפי ₪.

רשות האוכלוסין, מה קורה

התורים של הדרכונים, תעודות זהות? מנסים לצאת מזה - עוד חצי שנה, ארבעה חודשים. אדם שאין לו קשר ואם זה לא מקרה הומניטרי שמת לו מישהו, אי אפשר להגיע לטוב. תכל'ס מה אתם עושים? עוד שאלה ברשותך. כתוב פה שהסיבות המרכזיות לזה שיש עודפים, שהיה צריך לפתוח לשכות חדשות. היכן אלה היו אמורות להיפתח, ולמה לא נפתחו בפועל? כי אנו יודעים כמה מחסור וכמה קשיים יש בשטח, במיוחד באזורים ובישובים מסוימים, ולא צריך לומר היכן זה. כולם יודעים. אדקדק במשפט אחד. המתנה במשרד האוכלוסין, מרשם האוכלוסין שלושה, ארבעה חודשים המתנה. לקבוע תור ארבעה חודשים. אתה רוצה להירשם כנשוי - מגיע אליהם גרוש. בוקר טוב. אנו אכן יש לחץ בביקוש לדרכונים. לא סוד שב-2022 השמיים נפתחו ממש. אנחנו היום בכמויות ייצור של דרכונים ביומטריים פי שניים ממה שעשינו ב-21' וגם פי שניים ממה שעשינו ב-2020. החוסר הזה משנות הקורונה בא לידי ביטוי. מדובר ב-500 עובדים שנותנים שירות לאזרחים. כמות כזו אי אפשר להכפיל לא ביום, גם לא בשנה. לפני כמה חודשים היינו פה, קיבלנו מעט תקנים לטובת התגבורים רק בעמדות שיש לנו אי אפשר לפתוח עמדות מהיום להיום. בכל המקרים האלה אנחנו בהליכי גיוס. לא קל לגייס ברמות שכר שיש לנו בעובדי המדינה. היה לגבי התקנים העברה מהגבולות משכנו משם תקנים ואתם לא מעבירים את האדם עם התקן? אני מדבר על ה-100 שהעברנו. אתה מעביר את התקן עם האדם. לא רק את התקן. אתה לא צריך גיוס. לא העברנו אנשים. העברנו תקן ריק, כי גם בנתב"ג- - - דובר שאין תקנים רק ריקים כי חלק מתקנים שהתפנו - תקן אותי אם אני טועה. 120 תקנים שלא מומשו?

עובדים לא העברנו, כי בכל מקום יש לחץ. לגבי לשכות, פתחנו השנה הזו את יד בנימין. אנחנו עומדים לפתוח בעוד מקום בדיר אל אסד נדמה לי. אנחנו פותחים בכל מקום שיש ביקוש. איפה היה צריך לפתוח ונוצר בגלל זה העודף? כתוב: לשכות לא נפתחו. זה החלק הקטן כפי שאמרתי. עיקר הכסף הוא עבור שיפוץ של מבנים, רכש ותחזוקות

יש לנו 60 מבנים של לשכות האוכלוסין, ואנו נמצאים על הנושאים האלה. אין לשכות שאמורות להיפתח עכשיו בישוב ערבי למעט יד בנימין שפתחנו אותו לפני כמה ימים וכבר עובד. בשנה הבאה חלק מלהקל על התורים אנו מתכוונים לפתוח עוד 2 לשכות. עוד שאלה ברשותך. מה המשרד עושה בקשר למצב שיש מספר רב, אלפים של עולי רגל שחייבים דרכון ביומטרי בתקופה כל כך קצרה, למרות שרבים מהם יש להם דרכון רגיל והם נתקעים, ולפעמים אחרי ששילמו את הכסף כדי לעשות את העומרה או לעלות לרגל, ופשוט הם לא יכולים לקבל את הדרכון. זה כמו כולם. אבל זה לא כמו כולם, זה מקרה חריג, ספציפי, שיש לו עונה ספציפית ותאריך ספציפית, ופעם בחיים האנשים עושים את זה. לא כל יום אנשים עולים לרגל. לא כל יום יש להם הזדמנות לעשות עומרה. לכן במצב הזה אני דורשת מכבודו שהמשרד יגיד לנו בכתב, מה תוכנית המשרד בהקשר לסוגיה הזו, במיוחד לאור העובדה שלאנשים יש דרכונים כאילו בתוקף, רק הם מבקשים שיחליפו את זה בביומטרי. אם אתה לא יכול עכשיו בעוד כמה ימים, אבל תן לנו תשובה. בסדר. נכנסתי לפלאפון, קבעתי פגישה במשרד הפנים בירושלים בצורה רגילה. 18 במאי התור הכי קרוב שקיבלתי. אני מתייאש, עובר מדינה.

חשוב, אבל מה קורה עם סניפים קיימים, מה שהיא אמרה? אתה יכול להגיד את השם שלי בבקשה?

מבקש את התשובה הזאת

הצבעה בעד רוב גדול נגד 1

פנייה 37005 משרד התיירות. הבקשה התקציבית נועדה להעביר עודפים בסך של 23, 147 אלפי ₪ משנת התקציב 21' לשנת התקציב 22' בהתאם לתוכניות הבאות: תוכנית מנהלה 1,313 אלפי ₪, תוכנית הכשרת כוח אדם ושירותי תיירות בישראל 2,201 אלפי ₪ ותוכנית השיווק של משרד התיירות- - - אלפי ₪. זה עודפים.

סכום ראשון של 10 מיליון ₪ בוצע במהלך השנה האחרונה והפעילות בגינו מסתיימת כרגע, בחודש האחרון, וסכום נוסף של 15 מיליון ₪ עבור פעילות נוספת עתידית תתבצע במהלך שנת 23'. כבר חויב ויש התקשרות- - - מה תוכן הפעילות הזו? אנחנו נותנים סבסוד סיורים עבור מורי דרך שבתקופת הקורונה לא הייתה להם פעילות מורי דרך שעוסקים בתיירות נכנסת, ואנחנו נותנים סיורים מסובסדים לקהל הרחב כדי ליצור להם הכנסה והפעילות הזאת מתבצעת עם רשות הטבע והגנים. יש חלוקה, היכן הפעילות הזו מתקיימת? למשל באתרי תיירות, נאמר טבריה, נצרת, אילת? ודאי. אביא את הנתונים ואציג לכם. לא תוכל לומר כמה הוקצה לאזור הצפוני נצרת, טבריה, כפר כנא,

זה הרוב תיירות ערבית. לצערי איני יודע את הנתונים כרגע אבל ודאי יש פירוט מלא שאוכל לשלוח לוועדה. אני מבקשת לקבל את הנתונים קודם ואחר כך שנצביע על זה. לא צריך להצביע על כל דבר כשאין לנו הנתונים. הוא יעביר את הנתונים. אחר כך אנחנו רואים שהנתונים לא משקפים. הם באים לפה כל הזמן. זה מתעכב הרבה זמן. אם לא, את הפנייה הבאה של תיירות לא נעביר. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב גדול נגד 1 אושר. הפנייה אושרה. אני מאוד מבקש להעביר אני מכבד את חברת הכנסת. אם לא נקבל את הנתונים כמות שהם לא חשוב אם הם טובים או פחות טובים אבל לקבל את הנתונים הפנייה הבאה של התיירות תיעצר. משרד הבריאות, אתם מבררים? כן, עוד כמה דקות נבוא עם תשובות.

הפנייה נועדה להעביר עודפים משנת 21' ל-22' בסכום 23,088 אלפי שקלים חדשים לטובת תפעול במשרד ראשי בשירות המטאורולוגי, ברשות הספנות והנמלים, רשות התעופה האזרחית, רשות הבטיחות בדרכים ורשות לתחבורה ציבורית. שאלה,

השירות המטאורולוגי דיברנו על זה, אולי צריך להעביר אותו בכלל אבל זה פחות קשור אליכם. בטיחות בדרכים כל הכסף מנוצל השנה, מה שאתם רואים? אנחנו צופים ניצול מלא בהתחייבויות של הכסף.

תלוי כמה הוועדה תאשר. הכסף של התקציב כמה יש לך בסך כל התקציב? בסיס התקציב הוא כ-70 מיליון שקל והעודפים עוד סדר גודל של 30 מיליון שקל. ואתה מעריך שינוצל הכול? בהתחייבויות ודאי. ביקשתי בישיבה הקודמת שתיתנו תשובה לגבי בטיחות בדרכים. העברנו תשובה כתובה גם לוועדה וגם אליכם. אני מוכן לקרוא אותה.

גם הסיפור של הנמלים. יש תקנים באוצר שתקועים למשל נמל אשדוד שעדיין לא אושר שם התקנים, ומכרזים לא מתקדמים בגלל זה?

חברת נמל אשדוד היא חברה ממשלתית. התקנים לא ניתנים במסגרת הזו. כאן אנו מדברים על רשות הספנות והנמלים שהיא יחידה תחת משרד התחבורה. ואף על פי כן הרב גפני מסכים לשאול את השאלה. מה השאלה? לא שמעת את השאלה וענית בכל זאת. שאלתי, אם יש תקנים של נמל אשדוד, שלא מאושרים כרגע במשרד האוצר. אנו לא מאשרים תקנים לנמל אשדוד. אני קיבלתי תשובה אחרת, שיש על תקנים מסוימים במכרזים שלא נותנים להם להוציא בגלל תקנים שתקועים במשרד האוצר.

משרד האוצר לא מאשר תקנים בצורה הזו לחברות ממשלתיות. היכן זה תקוע? אני לא מכירה. יכולה לבדוק. ככלל תקנים בחברות ממשלתיות זה אירוע שמאושר בין היתר על ידי הדירקטוריון של החברה הממשלתית, בהליכי הנהלה פנימיים. אני מניח שנגיע לראש הפירמידה ונגיע לאוצר שלא מאשר וזה אולי יביא אותנו לשאלה שנמצאים פה משרד האוצר ששאלנו בשבוע שעבר כמה תקנים יש ברזרבה שעדיין לא קיבלנו תשובה על זה. אנחנו מחכים לכם בפניות הבאות, משרד האוצר. תודה. בקשר לתוכנית שמתייחסת לנושא של בטיחות בדרכים ברשויות המקומיות ובאוכלוסיות שיש להם פגיעות ואחוזי תאונות גבוהים. כמובן בתוך זה אנו מדברים על החברה הערבית שלצערי הרב מככבת בנושא הזה. השאלה שלי, האם יש בתקציב הזה שמופנה עכשיו - תקציב להחזרת התקן היחיד, הבודד שהיה בהדרכה ארצית בתוך משרד החינוך לבתי הספר הערביים? כי היה שם תקן של מדריכה ארצית, ובתחילת השנה התקן הזה נעלם בטענה שאין תקציבים. זו שאלה למשרד החינוך. אבל אתה מדבר על הקצאת תקציבים לנושא. אתם צריכים לדעת למה הכסף הזה מיועד. לא רק לומר בכללי. היה תקן בודד, ארצי בתוך החברה הערבית לסוגיה הזו של הדרכה, והוא נעלם. האם יש בתוכנית הזו את התקן הזה? מחזירים אותו או הוא ממשיך להתאדות? אני מדברת על הרלב"ד. ברלב"ד יש תקנים לאוכלוסייה הערבית. לא רק שיש אחד נפתח עכשיו עוד תקן.

אמנם מי שאיישה את התקן לא נמצאת, אבל יש שני תקנים.

סיוואר חלבי. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

פניות 274-280 כלכלה ותעשייה. הפנייה נועדה להעברת סך של כ-212 מיליון ₪, 9 מיליון ₪ בהוצאה מותנית ו-100 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב בהתאם לנושאים המפורטים להלן. עיקר הנושאים: תקצוב סך של כ-100 מיליון ₪ בהרשאה למסלולי התייעלות אנרגטית בסויע לעסקים ולרשויות מקומיות, 250 מיליון ₪ התאמת תקציב לביצוע בהתאם לתחזית המעודכנת, ותוכנית 3840009, 16 מיליון ₪, מתוכם מיליון ₪ להחלטת ממשלה של אילת בתוכנית רב שנתית לפיתוח העיר לקהילת חדשנות וידע בתחום הביולוגיה והחקלאות הימית, 7 מיליון ₪ בהתאם לביצוע תקציב מלאי חירום, 9 מיליון ₪ בהוצאה מותנית בהכנסה ו-8 מיליון ₪ לפעילות התקינה של המשרד והמכונים לייצור מתקדם והתייעלות ומשאבים, וכ-3.5 מיליון ש"ח לתקצוב מערכת תמר של התוכנית הממשלתית של תוכניות העבודה שמתוקצבת על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה. יש פה מישהו שמתנגד לפנייה הזו? בבקשה.

אני עמיחי דרורי ממרכז השלטון המקומי, ולידי הילה אקרמן ממרכז השלטון האזורי. אנחנו לא מתנגדים לפנייה בכללותה אלא מבקשים להעיר לגבי העברה של ה-100 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור התמיכות בהפחתת פליטות מתוקף הוראת מנכ"ל 441 של מנכ"ל הכלכלה. אנו מבקשים להתנות זאת בגלל שהוראת המנכ"ל במתכונתה הנוכחית מדירה עשרות רשויות בפריפריה, מדירה את כל המועצות האזוריות באופן קטגורי בגלל לכאורה מגבלות טכניות של הרשת למרות שהמגבלות הללו הן ברות פתרון. יש הסדרות תעריפיות, הסדרת ברירת מחדל, הסדרה תעריפית לשימוש עצמי. אנו מציעים להתנות כרגע את העברת הנושא הזה ולצאת לסבב נוסף של הגשה שבהן הרשויות הפריפריה והמועצות האזוריות יוכלו לגשת. בבקשה. תודה. אני רוצה לציין שלכתחילה המועצות האזוריות כן יכלו לגשת. היו לא מעט מועצות אזוריות שכבר הכינו את כל המסמכים. במהלך השאלות והתשובות הוחלט להוציא את האפשרות למועצות אזוריות לגשת, גם אם אין להם שום חסמי רשת והם נמצאים באזור מרכז הארץ. אנו חושבים שלא נכון להדיר קטגורית את כל המועצות האזוריות והפריפריה. היו שם הרבה מועצות שרצו והיו מוכנים לגשת עם הפרויקטים ואנו מבקשים להתנות את האישור של התקציב הזה, בזה שיוכלו לגשת גם המועצות האזוריות וגם הפריפריה.

אתייחס באופן כללי, ויש פה גם נציגי משרד האנרגיה, הגנת סביבה וכלכלה שיוכלו להסביר יותר בפירוט. אנחנו לא חושבים שיש בהוראה פגיעה בפריפריה. יתר על כן, משרד הכלכלה הוא אחד המשרדים שהכי תומכים בפריפריה בממשלה. אנו מדברים על תקציבים של מאות מיליוני שקלים שמוקצים רק לפריפריה, אם במענקים לעידוד השקעות הון, אם במסלולים לעידוד פריון וייצור מתקדם שכוללים גם העדפה לפריפריה מרוחקת, אם זה רשויות כמו ירוחם, קריית שמונה, דימונה שהן יותר מרוחקות ומקבלות שם אף העדפה נוספת. הסכומים האלה מיתוספים לסכומים של מאות מיליונים בשנה של תמיכה בפריפריה של משרד הכלכלה. פריפריה זה לא רק שלוש ערים. אם אתה מחריג את המועצות האזוריות שזה נגב, גליל, גולן, יהודה ושומרון - הורדת את כל המדינה. תכף יסבירו פה - לא חושב שיש פה אפליה לפריפריה. לנושא של הרשויות האזוריות, בסוף המטר של ההוראה זה קירוי המרחב העירוני, כלומר זה מיועד לערים ויסבירו המשרד להגנת הסביבה. בקשר להתניה שדיברו שניהם על ההתניה הזו. מה ההתייחסות שלך? אשלים ואז אעביר למשרד הכלכלה. אנו באמצע דצמבר. הוראה פורסמה, כולם הגישו, יכולת לפרסם הוראה חדשה של קול קורא ועדיין להוציא את הכסף השנה היא בלתי אפשרית. אין יכולת משפטית עכשיו לשנות את ההוראה אחרי שכולם הגישו. אבל אחרי שכולם הגישו הוצאתם את המועצות האזוריות. זה גם אחרי שהגישו. בהערות לציבוא, אחרי שנתנו את האופציה שהיו בפנים, אמרו כנראה שהתעוררתם כשאין מספיק כסף או כשיש מספיק כסף, הוצאתם אותם משם ואז היא אומרת זה מתקשר למה שהיא אומרת במועצות אזוריות: אנחנו מוצאים עצמנו בחוץ. נכון, על הפריפריה אתה מתרץ לנו משהו שנראה לשמוע דווקא את המשרד איך זה לא פוגע אבל בנושא של מועצות אזוריות - אם היה בפנים והוצאתם - זה חמור. באופן כללי, להבנתי זה היה בשלב שלפני שהגישו את הבקשות אבל ככל שעכשיו לא תעבור הפנייה או לא יהיה אפשר להוציא את המסלול, אנחנו במצב של 1 או 0. היא אמרה, לאחר שיידעו אותם שיכלו להגיש אז הם הגישו. זה גם תשובה של בדיקת דופק, להוריד אותם. אם אתם מודיעים להם שהולכים להגיש ואתם בסוף מוציאים אותם - תכף נשמע למה לא, אתה עושה לא. על זה אנו רוצים תשובה. מניח שהגורם המקצועי שאומר לי לא, יגיד למה. אני סגנית מנהל הרשות להשקעות, משרד הכלכלה, והייתה חלק מהצוות שכתב את המסלול. זה מסלול חדש, לא היה בעבר, ומבחינתנו הוא פילוט. כמובן תמיד כשיש מסלול חדש, אחר כך תמיד לוקחים ממנו תובנות ותמיד אפשר לשפרו בהמשך. המסלול כפי שפורסם, התנאים בו לא שונו. כבר בפרסום המסלול הקריטריונים היו ברורים לגמרי. ניתנת אפשרות שליחת שאלות ותשובות בהליך שדומה להליך מכרזי, ובמסגרת השאלות ותשובות חידדנו את הנושא כי ראינו שמגיעות הרבה מאוד שאלות בנושא. ההתניות שהם דיברו עשינו את ההוראה בשיתוף פעולה עם משרדי הגנת הסביבה והאנרגיה. חלק מהדברים זה שיקולים מקצועיים שהם הביאו איתם במסגרת הבנייה ואתן להם לפרט ולהסביר את השיקולים המקצועיים. בבקשה. אסביר את השיקול. יש מגבלת הולכה. יש מגבלה אובייקטיבית, מפה אובייקטיבית שמפרסמת חברת החשמל שמראה היכן בארץ אי אפשר לחבר עוד מתקנים לאנרגיה סולרית. בכלל מתקני ייצור חשמל. אנו עובדים על זה, לשפר את יכולת ההולכה, אבל זו מגבלה אובייקטיבית שלא מסתכלת פריפריה או לא. היא למשל אומרת שכל אזור הגליל כן נכנס, כל הרשויות בסוציו נמוך במרכז הארץ נכנסות. היא כן מחריגה בצורה אובייקטייבית את הדרום ואת הגולן ואת אזור העמקים. פשוט אין מקום ברשת להכניס שם עוד חשמל. כל אזור הצפון והדרום היא מחריגה? היא מופיעה באינטרנט, פתוחה לכל אחד, ומסמנת כל אזור בארץ, כל אזור בארץ מסומן לפי סבירות לחיבור נמוכה מאוד לגבוהה מאוד. מה אתם אומרים על זה? ראשית, מבחינת פירוט הרשויות שלא יכולות לגשת, שמודרות. באר שבע רוצה לגשת - ולא יכולה, קריית גת כנ"ל.

מצפה רמון. גם ישובים מסוימים בשומרון, בית אריה, אלפי מנשה - כולם רוצים לגשת ואף לחלקם יש מתקנים. מה אתה מבקש שאעשה עכשיו? יש היום שתי הסדרות שיכולות לתת מענה. קוראים להן הסדרת ברירת מחדל והסדרה תעריפית לשימוש עצמי. בהסדרות האלה רק העודפים מוזרמים לרשת, ובאתרים שבהם יש בעיה להזרים לרשת, חברת חשמל מאפשרת לקבל מכסה עם הזרמה מוגבלת כלומר זה משרת שימוש עצמי. אפשר לעשות את זה? אתם נגד באר שבע? נגד קריית גת? קודם כל, משרד האנרגיה תומך רק השנה יצאו מעל 60 מיליון שקלים לרשויות מיעוטים ופריפריה במענקים שאנו מחלקים. אז תקבלו פרס ישראל על זה, אבל תענו על השאלה. משרד האנרגיה לא נגד באר שבע. יש מגבלה אובייקטיבית על הרשת. ההסדרות האלה שאתה מציע פה הן לא הפתרון. אני יכול להסביר למה יש לנו הרבה ניסיון עם זה במענקים שאנחנו נותנים באזורים אחרים בארץ. מה אתה מציע לעשות? השנה לצערי אין מה לעשות, אובייקטיבית. אנחנו נמצאים באמצע דצמבר. אם הכסף לא יעבור או אם תיפתח הוראת המנכ"ל, לא נתכנס - צריך לצאת לרשויות המקומיות מחדש. זה תהליך שלוקח זמן. מה עם 2023? ל-2023 יש פה שתי סוגיות: זו של המועצות האזוריות ושל המגבלה האפקטיבית. המשרד להגנת הסביבה, אמר שלגבי 2023, ככל שיהיה תקציב להוראה הזאת אפשר להסיר את הדרישה הזאת ל-2023. בנוגע למגבלת רשת

אני מקווה שעד שנה הבאה יהיה לנו מצב טוב יותר. אנו עומדים לבחון- - תודה. אני רוצה להתייחס לסוגיה של המועצות האזוריות. גם אם נניח בצד את הוויכוח המשפטי אם כן שיניתם את הדרישות או לא, כי לדעתי שיניתם לדעתנו לא בסדר להדיר את כל המועצות האזוריות. מיליון איש שגרים בתחום המועצות האזוריות זכאים לצל בדיוק כמו מועצה מקומית להבים או מועצות מקומיות אחרות ועיריות אחרות. אני שומע את הוויכוח. ראיתי גם את המכתב ששלחו לי. ליבי אתכם. אני יכול לעשות שני דברים או לומר שאני דוחה עכשיו את הפנייה הזו ואני לא מצביע עליה ונחכה עד שייתנו לכם תשובות מדויקות, אבל אז המשמעות היא שאני לא מועיל לכם ואני גורם נזק לכל האחרים. לכן אני מציע שכן נאשר את זה, אבל אנחנו מתנים את זה בזה שתמצאו פתרון לבעיות שהועלו פה. אתם לא יכולים להדיר את הישובים האלה, את המקומות האלה. אני חושב שזו הדרך. אני מקבל את התנאים שלכם כי יש פה גם למועצות האזוריות, גם לישובים.

צריכים להתחייב, שתעמדו בעניין. בנוגע למועצות האזוריות, יש פה גם משרד הגנת הסביבה לשנה הבאה הדרישה הזאת תוסר. בנוגע למגבלה האובייקטיבית של רשת החשמל, נמצא פתרונות, נוכל לשבת על זה, לקראת פרסום הוראה בשנה הבאה ככל שתהיה- - - מה זה תוסר? יהיה קול קורא ייעודי למועצת האזוריות שיאפשר להגיש?

ככל שהוראת המנכ"ל הזו תוארך,

ואם זה הרשאה להתחייב, לא ניתן למתוח את זה?

בנושא של סוציו אקונומי שאתם בוחנים אותו בוחנים לפי מספר רכבים. אם יש מישהו בהר ברכה שיש לו ארבעה רכבים כי אין לו איך לנסוע, או טרמפים וזה, גם ברמת הגולן, גם במועצות אזוריות אחרות, הוא נחשב

בבקשה. כבוד היושב-ראש הרב גפני, קודם כל אני חייב לברך את היבחרותך ליו"ר הוועדה. אתה אחד האנשים הבודדים בממשלה המיועדת שאנו יכולים לעבוד יחד איתה גם בשוויוניות, גם בהדדיות. יש לנו הרבה הערכה אליך. תודה רבה. אני אפילו אם תביא את הנושא הזה עד חצות, אני רוצה להישאר. זה נושא ממש כל כך חשוב לי ואני באמת יכול לחכות עד הסוף בשביל גם להצביע בעד הזכות האלמנטרית של בתי הספר המוכרים לא רשמיים. איפה נציג משרד החינוך? כאן. לפני כשנה וחצי הבטחתם להעביר למוכשר את הטיפוח והתמרוץ. הועבר. אבל חסר 14.5 מיליון שקלים. זה התקציב הקואליציוני של רע"מ.

הכנסייתיים, גם המוסלמים, גם יהודים. לכולם. אני מבקש ממך תשובה לגבי השאלה הזו בבקשה. לגבי שעות החסרות שהן 2,836, שהעלות שלהם זה 14.5 מיליון שקלים - לא העברתם. גם השנה 2022- - - הועבר 54 מיליון בהסכם הקואליציוני. כמעט כולו בוצע באופן מלא. זה נמצא

אפשר להסתכל. פנו אליכם, לא נתתם תשובה. נחליט שהשבוע נשב. מה שחסר, שהם יקבלו. לא יכול להיות חסר. קיבלנו תקציב והוא הועבר. אני קיבלתי 54 מיליון ואותו העברתי. אם יעבירו לי תקציב נוסף אחלק אותו. כל התקציב שקיבלתי חילקתי. רק החרדים בחוץ. מוסדות התורה יצאו החוצה בהוראת שר האוצר. המוכר החרדי קיבל. אתה מביא את הנושא הזה היום להצבעה? יכול להיות. משה, אפשר לדבר איתך, אתה פה. אחרים לא נמצאים פה אי אפשר לדבר איתם. דיברתי במליאת הכנסת למה לא מביאים תמרוץ וטיפוח כמו בכל שנה. למה לא עושים חינוך חינם לכולם באותו מקום כמו כולם.

נותקף בתקשורת למה אנחנו לא עושים אבל לא מעניין אותנו. אמרתי למנסור עבאס, הוא היה חבר בקואליציה הקודמת.

כמה רופאים כאלה יש בארץ? כיוון שהמכון הוא המקום היחיד בארץ שמעסיק רופאים כאלה- - - אין מכונים פרטיים? למיטב ידיעתי לא. הרופאים הפעילים הם אלה שמאוישים. וכמה סך שעות כוננות היו בשנה האחרונה מאז אושר שעות כוננות? וכמה נוצלו בפועל? בזמנו הסוגיה הזו עלתה והייתה מאוד בוערת. נפתר הסיפור של סופי שבוע באמצעות 2,000 שעות כוננות שהוקצו. הן בוצעו במלואן. שעות הכוננות של המכון לרפואה משפטית, ה-2,000 פלוס כל מה שהיה למעט היתרה של השבועיים. למה לא שמים שלושה תקנים? התקנים קיימים. יש שמונה מומחים, ושלושה תקנים למומחים אין. אין אנשים. המקום הזה פועל ב-30%, 40% פחות ממה שיכול לפעול. יש אנשים שלא מוכנים להגיע בגלל

אחד הדברים הבעייתיים שם זה השכר. זה חלק מהתוכנית שהוא אמר, תוכנית רחבה. תעשה עוד שני תקנים בשכר יותר גבוה. מה הבעיה? תשנה את התקנון ותגדיל את השכר אבל להחזיק תקנים בלי עובדים בשירות כל כך קריטי? ואז אולי תהיה לך שלוחה בנצרת. אולי שם מוכנים לעבוד בפחות. תבדוק את זה. מחכה לשר. תגידי גם את לגבי מה שנאמר פה, מה עמדתך. המחסור במומחים מוכר. האם אתם בעד פתיחת שלוחה בנצרת של המכון לרפואה משפטית? אנחנו מחכים שמשרד הבריאות בתור המשרד המקצועי יביע עמדתו המקצועית של איך ניתן או צריך להגדיל את שירותי המכון הפתולוגי. שיציגו לנו תוכנית, נדון לקראת התקציב הקרוב בתוכניות שהם יציגו ועל בסיס זה יוכרע. משרד הבריאות, בתוכנית הכוללת שאתם מציגים עכשיו, יש שם גם תוכנית איך לצמצם הגעת הגופות למכון? יש אדם שמת בתאונת דרכים, לוקחים אותו למכון, שידוע מראש שאין למה לעשות. או אדם מת,

אומר: צריך סי טי. הסי טי יכול להיות בבית החולים, לא צריך להגיע עד שם, ולשלוח ולקבל את חוות הדעת. ואז גם לא צריך את כוח האדם. בתוכנית זה כולל גם את זה? הפרמטרים להגעה או אי הגעה למכון לרפואה משפטית הם מקצועיים, וזה נדון גם בוועדת הבריאות או בוועדות כאלה שהן יותר בצד המקצועי. התוכנית היא כוללת? כן, על כל מה שרלוונטי.

אצביע על הפנייה הזו. אני מקבל את זה כתשובה שיש בתוכנית שלכם במשרד הבריאות להקים שלוחה בנצרת של המכון לרפואה משפטית. אם אמרתי דבר לא נכון, תקן אותי. יש תוכנית כוללת, ובין היתר. יש כוונה לבחון בין היתר. האם הבנתי נכון? אמרה ממשרד האוצר שמחכים לתוכנית שלכם. אתה אמרת שבתוכנית שלכם יש גם הנושא הזה של הקמת שלוחה בנצרת של המכון לרפואה משפטית. האם זה נכון? אתם מחכים לשר. והיא ממתינה להכרעת השר, כן. וזה בתוכנית שלכם מקצועית.

מי בעד הפנייה של משרד הבריאות 24020 ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב גדול אושר.

פניות 271, 272 משרד הביטחון, אם אני לא משתכנע שיש סיבה לעשות שני הדברים יחד - אני לא מביא את זה להצבעה.

משכנעת אותנו שיש כאן סיבה שצריך להביא את שני הדברים האלה יחד יש פה דברים חשובים של משרד הבריאות שצריך לאשרם. לא הולכת להיות קדנציה קלה מבחינתכם שתשימו מה שאתם רוצים, בכל פנייה שאתם יודעים שיש לה התנגדות - תשימו אותה בפנייה שכולם רוצים אותה. לא יהיה דבר כזה. תקבלו חזרה פניות, הביטחון. אין כאן שוני מפניות אחרות שהעברנו בעבר שיש מקור כללי בהחלטת ממשלה. עכשיו אנחנו מדברים על החלטת ממשלה- - - הממשלה לא מעניינת אותי. למה יש פנייה של משרד הביטחון ומשרד העלייה והקליטה יחד? כפי שאנו עושים בדרך כלל בקיצוץ בעודפים כשאנו מקצים את המקורות ממגוון רב של משרדים לשימושים ספציפיים שזה בדיוק מה שקורה כאן: לקחנו מכל המשרדים את הרזרבה שנשמרה לצורך צעדים לא צפויים והקצינו את כל הרזרבה מכל המשרדים, כפי שאנו עושים בקיצוצים רוחביים בעודפים, והקצינו אותם לשתי מטרות דחופות שלא היו ידועות בתחילת השנה, האחת מסווגת והשנייה כתוצאה מהמלחמה באוקראינה שני הרפרנטים נמצאים פה ויוכלו לפרט, בעיקר הרפרנט של עלייה וקליטה. לוקחים כסף ממשרד הקליטה? ממש לא. בסוף הוקצו רזרבות לצורך אירועים לא ידועים שיחולו במהלך השנה. מי יכול להסביר את זה במשרד הקליטה?

רפרנט קליטה במשרד האוצר. שאל אם יש פה מישהו ממשרד הקליטה. אני מתכנון ותקצוב, משרד העלייה והקליטה. מדובר בתוספת שהמשרד מבקש לאור עלייה מסיבית מרוסיה ואוקראינה לאור הלחימה. בתחילת האירוע צפינו שאולי יהיה גידול של כ-15,000 עולים. כרגע אנחנו על כ-60,000 אנשים שהגיעו 52,000 כבר עולים, 8,000 עוד בשלבי שינוי מעמד. מכל הארצות? 60,000 אנשים שהגיעו מרוסיה ואוקראינה וקצת מבלרוס. מתוכם כ-52,000 כבר עולים חדשים. כ-8,000 נמצאים בשלבים של שינוי מעמדם וקבלת האזרחות. מה זה קשור למשרד הביטחון? המשרד ביקש מאגף התקציבים תקצוב נוסף לכל האירוע, ואני מבין, שאגף התקציבים ריכז את המקורות שהיו לרשותו, והעמיד אותם חלקם לנו למשרד והחלק האחר למשרד הביטחון. אין לי קשר ישיר למשרד הביטחון. אני מבקש להפריד את שתי הפניות. את יכולה להסביר אבל לא אביא זאת להצבעה. מה שהסביר האיש של משרד הקליטה הבנו. מה שאת אומרת שיש פנייה מסווגת גם הבנתי. אני רוצה להסביר את עצמי טוב מכפי שהסברתי קודם. בסוף אנחנו לוקחים רזרבות שהוקצו לאירועים שלא היו ידועים בעת בניית התקציב מכל משרדי הממשלה. יש פה פרגמנטים של סכומים. לכן אתם רואים פנייה מסעיף 19,

מכל סעיפי התקציב. בכל סעיף יש פרגמנט. את כל הסכום נצטרך להקצות לשני דברים חריגים שהתרגשו אחד בביטחון ואחד בקליטה. הפיצול לא נכון כי כל הסכומים האלה משמשים לשני שימושים בלבד. אני לא בטוחה שאני יודעת לגזור את הפרגמנטים האלה לשני הסכומים הגדולים. זה דבר שעשינו בעבר. אני יכולה לתת לכם מספרי פניות מאוד דומות שכך אנו עושים את זה במקרים האלה, שיש מספר רב מאוד של מקורות מכל משרדי הממשלה. אקריא לכם: בכל סעיף וסעיף נשמר סכום מאוד-מאוד קטן וזה הולך רק לשני שימושים מאוד גדולים: אחד ביטחון מסווג, שאין לו קשר לקליטה מבחינת השימוש, אבל מבחינת הרכב המקורות - בהחלט כן. יש לנו פה מקורות מסעיף 19,

כלומר בכל משרד פרגמנט ופרגמנט. זה משהו שאנחנו עושים כמעט כל פעם שיש מצב שאנחנו לוקחים מקורות מכל משרדי הממשלה. אני יכולה להציע לאדוני בגלל שאיני יודעת לפצל זאת ויהיה לנו קשה בפרגמנטים לקלוע, כי כמו שתראה ובוודאי הראתה לך שלומית - כל אחת מהפניות היא קטנה. אני אפילו לא יודעת לפצל אותה באופן הזה. אם אתם רוצים לפצל את הדיון על הפניות, עכשיו ייעשה הדיון על הקליטה פה, ייעשה הדיון במסווג, וההצבעה על זה יחד תהיה במועד מאוחר יותר. אני חושבת שזה יכול להקל עליכם מבחינת ההסתכלות על השימושים אבל הפיצול מאוד בעייתי מבחינתנו וכאמור עשינו את זה במקרים נוספים שיש מספר מאוד-מאוד ארוך של פניות מקור ומופנות לשני שימושים מאוד-מאוד ספציפיים. את לא יכולה להעביר לוועדה המשותפת אם את לא מצביעה על זה, אז איך את רוצה שנחלק את הדיונים. אני רוצה שיתקיים דיון שם, שיתקיים דיון פה. אני מציעה את זה כמתודה כדי לראות איך אנו מגשרים על זה. אם הוועדה תרצה דוגמאות לפניות שאישרנו כך, כיוון שזו המתודה הנכונה במצב של כל כך הרבה מקורות. אחשוב מה לעשות. פנייה 177 משרד האנרגיה. פנייה 177 נועדה לתקצב 559 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ו-4 תקני כוח אדם במשרד האנרגיה בהתאם לפירוט התוכניות הבאות: תוכנית 343002 תוכנית הוצאות שכר של משרד האנרגיה, 4 תקנים ו-330 אלפי שקלים עבור תקנים אלה, ותוכנית 343003, יחידות מקצועיות, 559 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. זו פנייה ששבוע שעבר ביקשתי לדחות אותה. אפשר להצביע אותה למרות שהתשובה שניתנה לי לא מספקת. בגלל שזה משרד האנרגיה, השרה דיברה איתי ואמרה לי חשיבות העניין. אין לי בעיה להצביע על הפנייה הזאת. משרד האוצר נתן לי תשובה שאינה מספקת אותי. ניתן להם שהם יגידו את זה, ואם זה ישכנע אתכם, אני מוכן גם להשתכנע. הרב גפני, מבחינתי אפשר להצביע. כמה תקנים יש ברזרבה? וגם מה זה ההפרדה הזאת 4 תקנים? 4 תקנים הם מתוך רפורמה בייבוא, שהתקבלה בהחלטה 243 של הממשלה ששינתה את האופן שבו אנו מכניסים מוצרי חשמל מבחינת התייעלות אנרגטית ועברה ממתווה של בדיקה במקור- - - עשינו את זה,

אבל ארבעת התקנים נפרדים מזה? יש תוכנית שכר בנפרד ותוכנית של פעולות- - - פנייה 177, משרד האנרגיה, מי בעד - ירים את ידו.

פנייה 254 עד 255 תחבורה.

נועדה לתקצוב סך של 25 מיליון ₪ במזומן בחלוקה לתוכניות הבאות: 15 מיליון ₪ עבור ביצוע פילוט של תוכנית האשכולות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ותקצוב בסך 10 מיליון ₪ עבור תמיכות לרשויות המקומיות שמיועדות לטיפול בכשלי בטיחות בקרבת מוסדות חינוך, כסף קואליציוני של סיעת יש עתיד. כל הכבוד לטופורובסקי. הדבר הזה אנו מבקשים שנה מהשרה, כסף לרשויות מקומיות לבטיחות בדרכים. שנה. בסוף הממשלה הגיע כסף קואליציוני. אנחנו מאשרים אבל לאן הגענו? בטיחות של ילדים. למה קואליציוני? כי השרה לא רצתה לתקצב את זה כי זה לא חשוב. אתה בטוח בזה?

אני לא אומר שאני לא בטוח. גם אמרנו בוועדה תביאי כסף לשני הסעיפים האלה. שנה נאבקנו על זה. זכור לטוב טופורובסקי שנשאר לו כמה שקלים בכיס. משרד התחבורה נוהג לא נכון בעניין הזה. לא צריך לחכות בדברים האלה של בטיחות בדרכים לכסף קואליציוני. זה צריך להיות חלק מתקציב משרד התחבורה. היה. היא קיצצה את זה. היה ברלב"ד 80 מיליון. הורידה להם את הכנפיים ולרשויות עשתה זירו. שתי שאלות. לגבי תוכנית הפילוט, באיזה שלבים תופעל? הפילוט יופעל באשכול רשויות המפרץ. באזור חיפה? כן. יש שיקול דעת למה באזור הזה? פרסמנו קול קורא לכל האשכולות בארץ ובחנו לפי קריטריונים את האשכול, שיש בו הכי הרבה פוטנציאל להפחתת תאונות דרכים, יש בו הכי הרבה נפגעים וכו'. אבל הפנייה הייתה לכל הרשויות המקומיות בארץ. בנושא של בטיחות לא תאונות דרכים אבל בעיניי זה תאונות שאפשר לחשב בכל המקום הזה, הנושא של בטיחות בסביבות הבתים. יש בעיה רצינית, ואין תקציב לכל הנושא של בטיחות בחצרות ובבתים, ויש אחוזים גבוהים במיוחד בדרום, והכסף שהיה הופסק ואין המשך לכל התוכנית של בטרם. יש תקצוב לדבר הזה? בתוכנית הזו עבודה עם בטרם לא קיימת. הייתה תוכנית עם ארגון בטרם. קשה מאוד לכוון לשיפורי תשתיות בקרבת הבתים אבל אנו כן משקיעים כסף ב- - - אימהות למשל בעיקר במגזר הערבי שמדברים איתם על הסכנה של תאונות דרכים בסביבת הבית. אני מזכירה את בטרם לא שהיא הכתובת בשבילי אבל זה הגוף שעושה את העבודה בינתיים, ויש צורך מאוד גדול בחברה הערבית, במיוחד בדרום, ואין אלטרנטיבה אחרת לעשות את זה. לכן אני רוצה לשמוע ממך לא רק שיש אפשרות. אנחנו משקיעים כסף. איפה? כי הכסף הזה נגמר. הנושא של ההסברה והתקציב נגמר. אני קיבלתי התחייבות על בטרם שהפרויקט לא ייסגר ושתהיה רציפות. מה המצב בזה? אני יכול לבדוק. אז אולי נחכה כמה דקות שיביא לנו תשובה על בטרם? בטרם מציל חיים. אולי יש להם עוד יתרות קואליציוניות להעביר לבטרם? תוכלו לתת תשובה?

פנייה 262 בינתיים 262, תחבורה, פיתוח. הפנייה נועדה לשינויים פנימיים מתקצוב סך של 3 מיליארד ₪ בהרשאה להתחייב, בחלוקה לתוכניות הבאות. תוכנית 1, 795001, תוכנית המטרו, תקצוב בסך 2.3 מיליארד ₪ בהרשאה להתחייב. תוכנית שנייה: כבישים בין-עירוניים 795101 על סך 440 מיליון שקל עבור החזקת כבישים בחברת נתיבי ישראל ו-50 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור קידומי זמינות בכביש 437, 94.5 מיליון ₪ עבור הקמת- - - רוטשילד בנתיב המהיר בתל אביב ותוכנית מס' 4, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 795201, 58 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב עבור פילוט האשכולות של הרלב"ד. מה זה הכסף הקואליציוני? עבור קידומי זמינות בכביש 437. זה ניתן לבקשת סיעת תקווה חדשה. מה זה 437? זה הכביש שמחבר את ירושלים לכביש 60. הוא מתחיל מצומת חיזמה עד שער בנימין. צריך מקצועית את הכביש הזה? כן, חייבים. אז למה צריך את זה בכסף קואליציוני? שאלה טובה. יש לי פרויקט בקדנציה הזאת להפסיק עם הכספים הקואליציוניים האלה בדברים שהמשרד צריך לעשות. מה שקורה זה שמשרד האוצר מוריד כסף למשרדים ואומר: תביאו בכסף קואליציוני. אבל אם כבר יש יתרות סוף שנה- - - אנחנו לא עוסקים בסוף שנה עכשיו. מבחינת הכספים הקואליציוניים זה סוף שנה... כמה מתוך זה הולך למטרו? כ-2 מיליארד שקלים. האם הם יכולים להיות מבוצעים כשחוק המטרו לא עבר? כרגע אנחנו מדברים על הרשאה שניתנת לטווח ארוך. חלק מחוק המטרו כן עבר בחוק ההסדרים. חוק המטרו לא עבר. הוא מקשה עליכם. 2 מיליארד מוקצים. זה הולך לביצוע כל ה-2 מיליארד? ה-2 מיליארד מיועדים לשלבים של תכנון מפורט לאחר תכנון סטטוטורי. זה כן יעכב ביצוע ההוצאה, זה שהחוק לא עבר. הבנתי. מה שחבר הכנסת- - - למה לקבור כסף כשיש צרכים יותר חשובים כמו סבסוד תחבורה ציבורית?

חבר הכנסת ביטון מעלה שאלה נכונה למה לקחת עכשיו למעלה מ-2 מיליארד שקל ולקבור את זה כך שהמטרו עדיין החוק לא עבר? אני מבקש, שמישהו מוסמך במשרד התחבורה ידבר איתי כדי שאוכל לענות לחבר הכנסת ביטון על השאלה הזאת. ולבחון שימושים של סבסוד תחבורה ציבורית למי שצריך. אני רוצה מישהו מוסמך במשרד התחבורה שידבר איתי על המטרו. פנייה 224 224, הוצאות פיתוח אחרות. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך 35,500 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור מערכת מרכבה ועבור פרויקט מטאור לייעול מערך הגבייה הממשלתי. בתוך זה 25 מיליון שקלים זה עבור מרכבה ו-10.5 מיליון שקלים עבור מטאור. האוצר יכולים להמתין. התשובה שקיבלתי לא מספקת. הם יכולים להמתין עוד קצת. יש פה כמה שאלות שבסופו של דבר זה מגיע לאוצר, שהם צריכים לדעת איך להביא את הכסף למקומות האלה.

אני מתחשב בחברים בוועדת הכספים. פנייה 26005 המשרד להגנת הסביבה, קרן לשמירת הניקיון. רלב"ד, תאונות חצר - יש לנו תשובה אנחנו מתכוונים להכניס את נושא תאונות חצר לתוכנית העבודה של 2023. אנחנו מבקשים שזה יהיה מהכסף הזה. אחרת אני מבקשת לא להצביע. זה גרושים. מה ההתקשרות עם בטרם? אין לנו התקשרות איתם.

זה לא סכומים דרמטיים. מבקשים מאתנו לשריין מיליארדים למטרו. מיליון שקל להצלת חיים. לא שריינו. נעשה זכר להלל. תביאו שתי תשובות על בטרם ועל המטרו. זה סכום מזערי שמציל חיים. הסכומים שאנחנו מקצים הולכים לפעולות אחרות. אנחנו רוצים רציפות של הפרויקט הזה. לא גודעים אותו. אתה עושה התקשרות על בסיס הפרויקט הקודם. אני מבקש לנסות לענות על השאלה של המטרו. אנחנו עוד לא שם. 2023 מתחילה עוד שבועיים. הבטחות אנחנו יודעים איך מבטיחים בכנסת, וגם במשרדים לצערי. לא יכול להתחייב לעשות התקשרות עם ספק תוך שבוע. לעשות העברה של מיליארדים תוך שבוע אתה יודע, ולתת מיליון שקל אתה לא יודע? כל התקשרות מחייבת בהליכים פורמליים. זו לא התקשרות חדשה. רק להמשיך אותה. יש לך פטור מיוחד במצבים של הצלת חיים ויש לך נימוקים משפטיים לעשות את זה. אם יש באמת רצון טוב אפשר למצוא את הדרך. אני מבקשת, להתחייב על סכום 3 מיליון שקל בשביל להמשיך את הפעילות של בטרם בכל המקומות, במיוחד בחברה הערבית ובדרום.

אבל הם יודעים איפה זה קיים. אני לא יכול להתחייב על זה ממקורות 2022, אפילו טכנית. אני לא יכול להוציא פטור ממכרז לארגון בטרן. אבל הייתה לך התקשרות איתו רב שנתית. כמה שנים נתת להם כסף. זה נכון. אז אל תגיד לי שאתה לא יודע, אתם עצרתם את התקצוב השנה בלי סיבה, בשרירות ליבכם, דבר שמציל חיים. בגרושים. במטרו אתם יודעים לזרוק 2 מיליארד כשאין ביצוע, ופה מיליון אתם לא יודעים לתת וקשה לכם לבצע מיליון בשבוע אבל 2 מיליארד לאשר בשבוע אתם יודעים. אני יודע לומר שיש לנו כוונה להמשיך את הפרויקט הזה או פרויקט דומה בשנת 2023. על כוונות- - - כוונות בוועדת הכספים ממומשות בדרך כלל, מהניסיון שלי. הוא מדבר על כוונות, לעשות את הפרויקט הזה או פרויקט דומה, ועד שייצרו פרויקט דומה- - - אני אומר פרויקט דומה בעיקר כי אני לא יכול להתחייב פה בכנסת שתהיה התקשרות עם ספק מסוים. בסוף זה משאב ציבורי שצריך לחלק אותו לפי כללים, ואם זה יהיה שוב בטרם - מאוד נשמח. הניסיון עם בטרם היה מצוין. לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. צריך שיהיה, לא לבטל הכול. אני מסכים שצריך לתגבר את זה. כל שקל במניעת תאונות - מאוד חשוב. אי אפשר לבטל הכול. גם תקשיבו לכנסת. יש לכם תפיסה אסטרטגית על מטרו שמתעכב ואתם מודים שלא הכול יהיה בביצוע, אז לשים כסף במגירות בלי ביצוע מול דבר קיומי יום יומי. אם טופורובסקי ידע להביא 25 מיליון לרשויות ל-22', איך תבצע את זה? זה הגיע עכשיו. איך תבצע? אתה נותן רטרואקטיבית לרשויות. תן לאיזו רשות מיליון שקל, לבטרם כפי שאתה נותן את ה-25 מיליון שקל של טופורובסקי. הכספים הקואליציוניים שעברו בזכותו של חבר הכנסת טופורובסקי הגיעו מחציתם ב-2021 ובוצעו ב-2022, וזאת המחצית השנייה שנבצע אותם מעכשיו ועד סוף 23'. אנו יודעים לבצע את זה. אז תיקח עכשיו לבטרם. הוא אמר משהו דרמטי שזה של טופורובסקי, הכסף ילך מדצמבר ומעלה, אז תשים בבטרם 2 מיליון מעכשיו ל-23'. היא הנותנת. אם הם רוצים לתת פתרון בפועל - הם יכולים לתת אותו. אני רוצה לדעת מה ההתחייבות שלך. הכוונה שלנו להמשיך את הפרויקט שהפסיק בשנת 2023. אני לא יכול להתחייב באופן פורמלי שזה יהיה עם ארגון בטרם. אם יסתבר שהוא עדיין הספק היחיד נשמח מאוד, אבל אני לא יכול להתחייב על דבר כזה. חברי הכנסת איימן ומיכאל, זה העברות של רשות לבטיחות בדרכים, דברים שאם אנו מעכבים אותם אני יכול לומר בשמכם שאם לא יהיה שתבואו עם תוכנית של בטרם, יהיה לכם קושי גדול בהעברות של משרד התחבורה. אני לא רוצה לעכב את זה כי זה רשות לבטיחות בדרכים ודברים של מאבקים בנושא הזה. אני מציע לחברים שלי ואקבל את עמדתם - לאשר את זה עם ההתחייבות שלך ועם מה שאמרתי שבלי זה אל תבואו עם פניות אחרות. הוא כבר אמר שהוא לא יכול להתחייב. ודיוק: בתקציב שאושר לרשויות לבטיחות בדרכים תהיה גמישות שלהם לפתרונות שקשורים למניעה כמו תוכניות של בטרם. יש להם הגמישות. זה קיים. קחו בחשבון את העניין הזה. אתם תבואו עם פניות אחרות בהמשך. קחו את זה בחשבון. זו הדרישה של ועדת הכספים. מי בעד אישור הפניות 254 עד 255? מי נגד?

הצבעה בעד רוב גדול אושר. אושר. מבקשת רביזיה. תוותרי.

מוכנה לוותר בהבטחה שלך שזה מה שיהיה 3 מיליון לתוכנית הזו. לא אמרתי שיהיה 3 מיליון אבל אמרתי שיהיה הכסף של בטרם. אני סומך עליו. אני מאמינה לך. גם בכסף שהולך לרשויות עכשיו יש פה תקציב לרשויות אפשר להפנות להתקשרויות עם בטרם. זה הדגש שלנו. נבדוק את זה. המשרד להגנת הסביבה. מדובר בפנייה תקציבית שנועדה להעברת עודפי תקציב בסך 688,259 אלפי ₪ משנת התקציב 21' ל-22' בחלוקה לפי התוכניות הבאות:

261101 - מדובר ב,3,132 אלפי ₪. תוכנית מס' 261201 מדובר ב-7,660 אלפי ₪, תוכנית 3, הקרן לשמירת הניקיון, חשבון הטמנה, מס' 261301, מדובר ב-- - אלפי ₪, תוכנית 261302, 172,543 אלפי ₪. תוכנית 5, 261303, 27,914 אלפי ש"ח, תוכנית 26 1304 74,201 אלפי ₪; ותוכנית 7 תוכנית 261401, מדובר ב-738 אלפי ₪. מה קורה עם המחזור של הבקבוקים הגדולים? עשיתם קמפיין של מחזור לבקבוקים גדולים. הבן שלי רק אוסף בקבוקים. אומר לי: ממחזרים, אני עושה עם זה פרויקט בתלמוד תורה. לוקח את זה, עושה כסף, משניות. אני אומר: הרווחת גם סביבה נקייה וגם מצווה. אומר: המכונה למטה הייתה עמוסה. אלך למחרת. הולך למחרת. אומר לי: היום המכונה לא עבדה. יום אחר אני עושה איתו סיבוב, עושה איתו סיבוב בכמה מחזוריות. אם הדלק היה על חשבוני היה עולה לי יותר. באים השכנים - השטח המשותף של כולם. אחר כך מגיעה העירייה: רוצים השתתפות

בקיצור, מה שקורה פה עם הבקבוקים מצאנו מקום שאפשר להכניס. אומר: רגע, אבל זה לא בשעות.

אז עשיתם פרויקט טוב. עושים איתו דברים טובים. כתבו ספר תורה לעילוי נשמת. בסופו של דבר עשיתם משהו טוב, מוטיבציה לילדים, וברגע האחרון שבאים עזבי את האכזבה של הילדים. איך הסיפור נגמר - הבקבוקים נזרקו ואני שילמתי. מה קורה עם זה? בעיקרון קרן הניקיון תקצבה 100 מיליון שקל למכונות אוטומטיות כדי לאפשר הנגשת החזרת הבקבוקים. בכל מקרה בתי העסק עדיין מחויבים לקבל את הבקבוקים, בין אם באמצעות מכונות- - בכל שעות הפתיחה שלהם, בכל הימים? לפי החוק הם מחויבים לקבל, כן. המשטרה הירוקה אוכפת את זה. אם פעם אחת הייתם מגיעים לאותם מקומות שאני מדבר, ואני מדבר על כל האזורים -לא משנה אם אזור דתי, חרדי, לא דתי, ישובים, תבדקי את זה, תראי שאין שם אכיפה, ואם אתם אומרים שכן, אם תוכלו לתת לי את הנתון כמה דוחות ובאילו סכומים ניתנו למי שלא עמדו בזה. אני יכולה למסור את זה. בכמה נקודות ביקרתם, באילו אזורים וגם סך ההכנסות מזה. יכול להיות שהכנסתם יותר מכמות הבקבוקים שהביאו. אנחנו כצרכנים משלמים את ה-30 אגורות - לא מקבלים חזרה. אם המדינה לא ערוכה אל תעשו דבר כזה. 100 מיליון הושקע לא יודע אם כולם נוצלו. מגיעים כמות מסוימת לבקבוקים. את לא מבינה איפה התור לקופה או למכונה של המחזור. בסופו של דבר אדם חוזר עם עגלה של בקבוקים ריקים במקום עם עגלת קניות. החוק מחייב את בתי העסק שמוכרים מיכלי משקה לקבל את מיכלי המשקה כל עוד הם עובדים. הקופה עובדת, הם מוכרים מחויבים לקבל את המיכלים האלה. אם המכונה התקלקלה? הם מחויבים לקבל את המיכלים, בין אם ידנית ובין אם באמצעות מכונה. האכיפה שאנו עושים זה כתגובה לפניות שאנו מקבלים מצרכנים שפונים אלינו על בתי עסק שמסרבים לקבל את המיכלים בחזרה. המשטרה הירוקה עושה את זה. אמסור לוועדה את הנתונים שיש לנו לגבי השנים הקודמות לגבי האכיפה. מי בעד אישור הפנייה - ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפנייה אושרה. פנייה 22008 22008, שירותי דת. זה היה כבר בישיבה הקודמת. מדובר בפניית עודפים בסך 18,090 אלפי ₪ משנת התקציב 21' לשנת התקציב 22' בתוכניות של מועצות דתיות, תמיכות, בתי עלמין, שכר ותפעול, כמובן רבנות ראשית ובתי הדין הרבניים. מועצות דתיות עוסקות בטיפול בגניזה? התשובה היא כן אז למה לא תתקצבו אותם עוד כמה שקלים לגניזה? כולה עוד כמה שקלים לחפור. למה זה צריך להיות בכותרות בחדשות? מי בעד אישור הפנייה - ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב גדול אושר.

פנייה 36012 תעסוקה.

אזולאי, 13:04) הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 21' לשנת התקציב 22' בסכום של 53,509 אלפי ₪ לתוכניות הבאות: תוכנית תפעול 1,190 אלפי ₪, תוכנית עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות בשוק העבודה 12,954 אלפי ₪, שירות התעסוקה 8,689 אלפי ₪, הכשרה מקצועית 30,608 אלפי ש"ח, ותוכנית 364405, הכשרת נוער, 68,000 אלפי ₪. שאלות? זה נראה לי חשוב. אני תמיד מודאג האם יש סינגריה בין שירות התעסוקה לתוכניות האחרות אבל זה דיון עומק.

בתוכנית מס' 364201, אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות, תני פירוט, סך הכול כמה היה בתוכנית, מה הבסיס שלה ואיך חולק למגזרים? אני אחראית על התקציבים של זרוע העבודה. אתה שואל על תקציב 22'? כן. בתקציב 22' במינהל אוכלוסיות ישבו 223 מיליון שקל. בערך 25 מיליון הולכים לאנשים עם מוגבלות. בין 65 ל-70 מיליון שקל הולכים לאוכלוסייה ערבית ולאוכלוסייה החרדית הולכים כ-70, 80 מיליון שקל. 10 מיליון שקל לאתיופים. האתיופים זה הצורך לכך? כי באוכלוסייה הם יותר. (היו"ר משה גפני, 13:06) האוכלוסייה האתיופית מתוקצבת בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו, האחרונה התקבלה ב-21'. יש לה תקציב של 10 מיליון שקל ב-21' ו-10 מיליון שקל ב-22'. את מעבירה עודפים מ-21', אבל האם לא היה נכון וראוי שלאתיופים יהיה יותר גם בצורך לשלבם אנו יודעים את המצב שהם נמצאים בו. 10 מיליון נשמע קמצוץ למה שהם צריכים, או אתן לך את התשובה אולי יש להם תוכנית ייעודית אחרת ששם הם מקבלים את ההשלמה. זו התוכנית הייעודית. אבל יש מרכזי הזדמנות שהם יכולים להגיע, שזה גם לאוכלוסייה כללית, ולקבל שירותים. מקצועית אתם חושבים ש-10 מיליון לאתיופים זה מספיק? אנחנו כרגע במימוש החלטות ממשלה. נראה את התוצאות ונדע לומר. אבל אתם רואים את התוצאות של 21'. אנחנו בסוף 22'. לא בחנתם את 21'? קיבלנו את תקציב 21' יחסית באמצע השנה. כרגע אנחנו רוצים לראות תוצאות של השנתיים המלאות של התוכנית. שנתיים מלאות לא יהיו כי קיבלתם אותו בסוף 21' כמעט אז יהיה שנה וחצי. אני מבקש לקבל את הנתונים מבחינת השתתפות האוכלוסייה ומה עשיתם למענם כדי להביא אותם כי אנו מכירים את הבעיה, שצריך גם הסברה מיוחדת אליהם ואם הם מודעים מספיק. האם השתתפו מספיק, והאם אין צורך בעוד. אין בעיה. מי בעד אישור הפנייה - ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

פניות 264 עד 268 משרד החינוך, 264 עד 268. הפנייה נועדה לתקצוב סך 178 מיליון ו-500,000 אלפי ₪ בתקציב ההוצאה. 105 מיליון ו-640 אלפי ₪ בתקציב ההוצאה המותנית וכן 66 מיליון ו-672 אלפי ₪ בתקציב ההרשאה להתחייב של משרד החינוך עבור יישום החלטות ממשלה וביצוע שינויים פנימיים לבקשת המשרד. הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאות להלן: תוכנית 1: 206001, פעילויות מטה מרכזיות, פעולות ושכר, 45 מיליון ו-377 אלפי ₪ בהוצאה, ו-3 מיליון ו-600 אלפי ₪ בהוצאה מותנית. תוכנית 2, 206101, חינוך מיוחד, 45 מיליון ו-941 אלפי ₪. תוכנית 3, 206202 לגיל הרך, 2 מיליון ו-99 אלפי ₪. תוכנית 4, 206301, יסודי וחטיבות ביניים, 542 מיליון, 568 אלפי ₪. תוכנית זו מרכזת את כל השעות ותקציב השכר של המורים בחינוך הרשמי במוסדות היסודי וחטיבות הביניים. איך קוראים לתוכנית? יסודי וחטיבות הביניים. זו תוכנית גפן? כן. אז למה את לא אומרת? הצגתי את שם התוכנית, עוד לא את הפעילות שבעבורה הסכום מועבר. ובתי הספר החרדים נמצאים בתוכנית גפן הזו? בהתאם להחלטת הממשלה- - - עזבי את החלטת הממשלה. שאלתי שאלה. בתי ספר שנמצאים בתוכנית גפן הם בתי ספר בחינוך הרשמי, בחינוך היסודי ובמוכשר בחינוך העל יסודי. בהתאם להחלטת- - - הוא שואל שאלה פשוטה: רשתות החינוך העצמאי, מעיין החינוך התורני נמצאים או לא נמצאים?

מקצועית אתם חושבים שנכון להכניס אותם? לא הבנתי. עם כל הכבוד, השאלה הזו לא ראויה. חד-משמעית - האפליה הזו לא קשורה לדין. זו אפליה שמובנית על-ידי פקידי משרד. לא קשור לחוק. הם חייבים בדין לקבל את זה. אסור להתקדם צעד אחד מבחינתי, אדוני היושב-ראש. כמובן שגפן עובר לשר ותהיה שליטה ואפשר לעשות התניות אבל לא לפגוע באחרים.

פה בשביל לתקן את הדברים. המילה גם מעניינת.

כל ילדי ישראל צריכים להיות שווים בעניין הזה. גם המוכשר צריך להיכנס לתוכנית. כשאומרים שקיבלנו את השעות וכל זה, למה לא ביקשתם כמו 2020, 3,343 שעות היו, הפעם קיבלנו 2,081 - אני מדבר על המוכרים שבהם החרדים, חרד"לים וכו'. למה 2,081 ב-22'? ואיפה שלושה חודשים של סוף השנה, מספטמבר עד היום? צריך לקבל 75% מהרשומים, זה 67 מיליון. לא כמו שאתה מציין. הסכום שקיבלנו הוא 54 מיליון. מה שהעבירו לנו

זה מה שמשרד האוצר הביא. הרב גפני דיבר על 84 מיליון קודם. זה 2016. אנחנו עכשיו ב-2022. זה 110 מיליון, לא 84. זה לא מספק. בנושא החינוך המיוחד אמרנו בישיבה הקודמת, 90 מיליון, למה קיבלו רק 29 מיליון? זה מה שהובטח. הרב גפני, הכרזת על הנושא של 90 מיליון בספטמבר 2020. אין כסף לא מעבירים את זה. 90 מיליון לגני החינוך המיוחד. כן מעבירים. בתמרוץ וטיפול הועברו 53 מיליון. זה שאלות שחוזרות ותשובות שחוזרות. אני משיב אותן תשובות כל פעם וכדי שזה יהיה יותר יעיל אני מציע שנקיים דיון אצלך בוועדה על כל הנושא, נביא את כל גורמי המקצוע ופעם אחת ולתמיד. החינוך המיוחד- - - היושב-ראש, אני הולך לוועדת חוץ וביטחון. אני בעד אם אפשר לתקן את זה מיידית, ואם לא לתקן כשאפשר. יש 72 בעלויות בחינוך המיוחד בגני הילדים. אני רוצה לומר את ההקבלה שעשינו בבתי הספר בחינוך המאושר שגדולים פי כמה בכמות, מספר הכיתות, מספר הבעלויות, מספר התלמידים. שם לא הייתה אף שאלה או טענה. בנושא הזה למעלה משנה, הנושא הזה, כדאי למישהו שהנושא הזה יצוף על פני השטח לא יודע למה - ואני מציע שתבדקו את העובדות לפני שאתם מדברים. יש 72 בעלויות, 680 גנים, מתוכם 500 גנים נכנסו לאופק, בחינוך המיוחד. אתה חדש.

מדבר עובדות. לא קשור, חדש.

נכון. הוועדה מעורבת בעניין הזה. אנחנו בעניין הזה. משה שגיא צודק. הנושא לא נפתר ב-100% אבל נפתר ברוב המקרים. אנו עוקבים בעניין. יש גם דברים שלא בסמכותו. בנושא הזה היו פה צעקות עד לב השמיים. היו דיונים עם האוצר והנושא הזה סודר. זו תמונת המצב. הרבה גפני, את הנושא הזה העליתי בזמנו וישבתי עם משה.

שהבעלויות לא מעורבות, תשאל את הבעלויות. שאלתי אותם. מנכ"ל מגי, מנכ"ל רשת הלל, יושב-ראש מוסדות מעיין החינוך התורני פתח תקווה, מנכ"ל מרכז החינוך הזית, סולם ועוד יש לי רשימה. דיברתי איתם אחד-אחד. יש בעיה. לא נותנים להם להיכנס. הרב גפני, אני מכבד. אנחנו מקבלים תמיד אותן תשובות ואת אותן תלונות בסוף מהבעלויות. אני מציע לבדוק יותר לעומק. אני אומר לך שדברים יסתדרו.

בדקתי הבוקר וכעת כולל צילומי מסך ששלחו לי. משה ידידי הטוב, כפי שאמרת פעם שעברה הוא האדם שיודע לפתור בעיות - אמר לי שזה נפתר ובדקתי היום בלתי אפשרי לעדכן. אנחנו כולנו פה, ומשה שגיא הוא ידיד שלנו, ואת מה שאתה אומר שלא נפתר נבדוק איתו, ואם לא נפתר נפתור, כי רוב הדברים נפתרו. מוסד משי לא מתוקצב. יש לך ילדים בריאים. לי יש ילד עם שיתוק מוחין. יש לי שליחות לטפל בו. יושב פה יושב-ראש משרד החינוך. - - - לתת כסף לילד שלי והילד שלי לא מקבל את זה. אני בוועדה פה שלוש שנים. אתה אולי זוכר אותי קצת, ישבנו גם בחדר שלך כמה פעמים. הדבר הזה לא מטופל, ואני לא מוכן שמשרד החינוך יקבל שקל נוסף לפני שמטפלים בדבר הזה שזה SOS. תודה רבה. כמה קיבלו גני ילדי החינוך המיוחד? 29 מיליון מתוך 90, שאתה אמרת את זה ב-2020. 90 היה אומדן עלות שעשינו לפני שיישמנו את התוכנית. המחירים רק עולים עד היום.

קוראים לי גפני או ניסים ואטורי, תענה שאלות שצריך לענות כי אני חבר ועדה. זה לא בסדר. אתה אומר שאתה רוצה להגן עליו אבל לא כך הולך הדיון הזה. שידבר מספרים. מה זה "חדש"? הבאתי מספר - תדון על המספר, לא עליי אישית. תענה עניינית למספרים. הוא לא חדש. הוא תושב חוזר. היה וחזר. חבר הכנסת ואטורי, לא ראיתי במה שמשה שגיא פנה אליך - זלזול. הוא אמר שאתה חדש בכנסת. בשתי הקדנציות האחרונות היו פה דיונים. חלק מהדברים הסתדרו.

כוועדה שמפקחת בין היתר על משרד החינוך, אנו צריכים את משה שגיא שמשך כל השנים, כשהיו פקידים שהתחמקו ושרים שלא עשו מה שצריך לעשות ומנכ"לים ומנכ"ליות - היה משה שגיא. הוא היה בא לוועדה.

תקבל תשובות.

סכום הכסף הגלובלי לא משנה אלא מה יכולים לבצע. אני בתחום החינוך. אני אומר, יש בעיה, אני מציג את הבעיה. אני מבקש בהמשך לדברים האלה, תצטרך להשיב מה עבר,

אני יודע את המציאות. חבר הכנסת ואטורי שאל שאלה תצטרך לענות לו. אני חוטף מהמורים ומהמורות ומהגננות החרדים, שנמצאים בבתי ספר חרדים, שמקבלים משכורות של חרפת רעב, ומסבירים לנו באופן מלומד, שעשו הסכם, אבל החרדים לא בפנים. מה זה החרדים לא בפנים? המשמעות, שיש ילדים במדינת ישראל שלא מקבלים את מה שמקבלים ילדים אחרים. אתם באים לכאן לוועדה ועושים את הדבר הפשוט ביותר כפי שעשיתם בביטחון. אתם מביאים את גפן, שהחרדים בחוץ, בהחלטה שלכם, של משרד החינוך, ואת מביאים מייד אחרי זה את החינוך העצמאי ואת מעיין החינוך התורני ואת הסמינרים החרדים כדי שנשבור את הראש מה לעשות. הרי אנחנו לא יכולים לעכב כסף של החינוך העצמאי, של מעיין החינוך התורני ושל הכשרת עובדי הוראה. אז נצטרך לחבר בין הדברים האלה. אני מבקש שאת גפן תוציאו מהפנייה הזאת. על זה נקיים דיון נפרד. ותשאירו את כל האחרים. משרד האוצר. התוכנית קובעת שבתי הספר יחולקו להקבצים בהתאם לרמות הביצוע ולהישגים שלהם, על-מנת שנוכל להעריך את ההישגים ולדעת להקצות את המשאבים באופן היעיל שלהם אנו נאלצים וצריכים לבחון את בתי הספר במבחני הערכה ומדידה שמשרד החינוך מנהל. התוכנית לא סגורה בפני בתי הספר החרדיים, היא סך הכול קובעת שכל מי שרוצה לקחת בהם חלק יצטרכו לקחת חלק באותם מבחני מדידה והערכה ודיווח המורים- - - סליחה שאני עוצר אותך. הייתי מנכ"ל רשת החינוך התורני. אנחנו עושים מבחני מיצב שנים. אנחנו בתוך ההערכה והמדידה. מישהו שם שהכין את הקריטריון כדי שלא ניכנס המציא סעיף שכאילו המוכשר לא נמצא - לא שם לב שאנחנו כן עושים. זו הוכחה שבניתם פה סעיף כדי להוציא אותנו החוצה. אני מתנצל שעצרתי אותך זה סעיף שאתם ממציאים אותו כדי לעצור אותנו. אני עומד על זה. זה הוכחה. תתייחסי לזה, לרשת החינוך התורנית, 60,000 תלמידים שעושים מבחני מיצב. למה הם לא מקבלים? יש לי בקשה מה שאומר חבר הכנסת ביטון, אבל לא רק. אני מבקש שתפרידו את זה.

שונה לחלוטין בין הדיונים על הדברים האחרים, על הגנים, כל מה שאתם מביאים. הרי אנחנו חברי כנסת. אני צריך לחזור הביתה. אני בדרך פוגש מורה חרדית, והיא שואלת אותי: למה אתה מאשר למשרד החינוך דבר כזה? למה דמי שונה מאשר החברה שלי שהיא מורה בבית ספר ממלכתי?

הרי החוק מחייב להתייחס לחינוך העצמאי ולמעיין החינוך התורני בשווה כמו כלל ילדי ישראל.

למה אתם מביאים את זה כך? אני מבקש, תפרידו את הפנייה. אני רוצה לאשר את כל הדברים האחרים של משרד החינוך ויש בליבי על משרד החינוך. עשו את ועד החינוך, שיש שם 17 חברים, והשרה עשתה ועד חינוך, והפעם אין אף חרדי. יש 3 ערבים שזה חשוב וצריך לעשות את זה, אבל חרדי אפילו לא אחד, כשכל הקריטריונים בוועד החינוך זה בעיקר על החרדים. אחד לא לשים. ביקשת להפריד את הנושא הזה, אבל זה לא שחבר הכנסת ואטורי לא צודק. הצורה שהציג לא נכונה. משה גם צודק אבל בסוף יש פה מערכת שתוקעת מחשובית את האפשרות של בתי הספר לעדכן את הדרגה והוותק. לכן נוצר כסף בתקנה מיותר. לא מעניין אותי אם זה 90 או 70. כל מורה וגננת בחינוך המיוחד צריכים שיהיה אפשרות לעדכן לכן עובדתית אני יכול להביא פה דוגמאות של שמות של מורות שהם מקבלים פחות ממה שקיבלו לפני אופק חדש. זה בדיחה, בגלל נושא טכני. אמרת שבתי ספר כולם מקבלים חוץ מהחרדים. גם מוכר שאינו רשמי גם לא, לדעתי. הוא מקבל? לא גני הילדים. בתי הספר היסודי. הרשמי. התשובה - לא. כשאמרתי חרדים, התכוונתי גם לערבים... זה ישן אצלי... צריך לומר את זה. ראש המפלגה שלך אמר בטלוויזיה שנתתי לו עצות. אני יודעת. אנחנו מאוד מעריכים. כבודו, חשוב מאוד, גם כשעושים דברים טובים, גם שהדברים הטובים ייצאו בחוץ ולא שכל הזמן נקבל מתקפה. גם התנאי הזה בלא מוכשר, הם עושים את המבחנים של המיצב ובכל זאת לא מקבלים את התוכנית. מה הבעיה? אני חייב לסיים את הישיבה. נמשיך את הדיון עם משרד החינוך בישיבה הבאה. אני מבהיר שבנות שירות לאומי לא מקבלות שכר כבר מתחילת החודש כי התקציב בתקנה נגמר והוא בתקנה הזו. היא פנייה שממתינה חודשיים מעלה. יש ילדים חרדים שכבר שנתיים לא מקבלים כלום. יש בפנייה הזאת תקציב ליווי בחינוך המיוחד. יש ילדים בסיכון בין היתר, ילדים בסיכון במגזר החרדי בפנייה הזו. יש פרח במגזר החרדי שנמצאים בפנייה הזאת. יש ילדים בפנימיות שנמצאים בפנייה הזו ולא נצליח לבצע את התקציב הזה, אם זה יגיע בשבוע הבא ולאחר מכן. שחברי הוועדה יידעו על מה הם מצביעים או לא מצביעים כרגע. משה, את ההתלבטות שלי אתה מכיר. אני יודע את הדברים שיש פה. עם כל הכבוד, אני אמשיך את הדיון לא סיימתי את הדיון בפנייה הזו. אמשיך גם את ההתלבטות שלי. להמתין שבוע זה- - - אני כל השנים פה לא בדיוק ב-20 בחודש או ב-22 בחודש הכול נסגר. לא יעבירו לא יעבירו. בלאו הכי אין לי מקום של כבוד במשרד החינוך של הקדנציה הנוכחית. אני אמשיך את הדיון בעניין הזה. לא יכול להיות המצב שבו אנו יוצאים מהוועדה עם אפליה כזו קשה. אני מסכים, יש פה סעיפים שהם חשובים לא רק בעניין הזה. גם בחינוך המיוחד. אנחנו נמשיך את הדיון. אני חושבת שהגיע הזמן שיהיה כאן נוהל בוועדה, שלא מביאים דברים מעורבבים, וצריך כל דבר בנפרד. לעשות את זה כנוהל. לא מגיע למקום של דיון בוועדה כל עוד זה נעשה ככה. אפשר להביא את זה לדיון הבא יותר מפורט? הוא אומר בנות שירות בתוך זה, והילדים ככה. משה, לא מפורט?

שנשלח רשימת נושאים שייפגעו ככל שהפנייה תתעכב- - - בסופו של דבר אנחנו רואים שיש מחיר לכל דבר, אבל המוכשר, אנחנו לא מוכנים להעביר את הבקשות של משרד החינוך עד שהדבר הזה לא מקבל התייחסות. יש פה 65,000 תלמידים שלא מקבלים את מה שאמורים לקבל וה-54 מיליון שקל האלה לא נותן את המענה. זה התקציב שניתן. אנחנו מבקשים שתהיה תוספת. מדובר בהסכם קואליציוני. ההסכם היה על סך 54 מיליון ₪, מתוכם שולמו 53 מיליון שקלים. ככל שהטענה היא שהתקציב לא הועבר בגין שנת הלימודים תשפ"ג של שלושת החודשים האחרונים של השנה הזו - ההסכם היה על שנת הלימודים תשפ"ב בלבד. בהגדרה היה עד ספטמבר. תודה רבה. רבותיי, נקבע את המשך הדיון ביום אחר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.